בוקר טוב לכולם, אני מבקשת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה לבוקר זה, ה-31 בינואר 2022, כ"ט בשבט תשפ"ב והשעה היא 9:10 בבוקר. הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון מספר 19), התשפ"א-2021, הכנה לקריאה